בוקר טוב לכולם. אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ואנחנו כל השבוע הזה מציינות את יום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. היום אנחנו מתחילות בישיבה שהיא בעיניי חשובה מאוד ואני מאוד מקווה שתהיה מעניינת לכולם, כי קודם כל אנחנו פותחות בגלריה, בתערוכה, Violence on Her Skin, אלימות על העור שלה, שכיבדה אותנו בה שגרירת סלובניה, גב' ברברה. ואני ראיתי לנכון שאנחנו נציג אותה כי בסופו של דבר אלימות נגד נשים היא אלימות נגד נשים בכל מקום ובכל החברות ואין לה אזרחות של מדינה ואין לה שייכות לאומית ולצערי הרב כל הנשים בכל העולם סובלות ממנה. אני יודעת ואני רוצה רק להסב את תשומת ליבכם לכך שיש תרגום סימולטני, כך שבחלקים של הדיון שהאורחות שלנו יכבדו אותנו בדברים שלהן זה יהיה באנגלית ותוכלו לשמוע את התרגום, מי שתרצה, והכול יתנהל בעברית-אנגלית, לפי הנוחות של המשתתפות והמשתתפים. השנה הייתה שנה קשה והיא עדיין לא הסתיימה,

20 נשים אשר נרצחו במדינת ישראל על ידי גברים שהיה להם קשר כזה או אחר איתם. הנשים האלה נרצחו בהיותן נשים ואנחנו יודעות להגיד כמה נשים נרצחו ואיבדו את החיים שלהן, אבל אנחנו לא יודעות אף פעם כמה מהנשים סובלות יום יום והורגים להן את הנשמה ואת הגוף יום יום, והן סובלות מאלימות גם פיזית, גם כלכלית,

אלה, אנחנו אף פעם לא נדע את מלוא הסבל שלהן ועד כמה יש כאלה נפגעות ביניהן. לכן אני חושבת שהמאבק הזה רק התחיל, למרות שהוא קיים כבר עשרות שנים, אבל הוא רק התחיל כי עדיין לא הגענו לתוצאות שהיינו רוצות. (תרגום חופשי מהשפה האנגלית): אני רוצה לקבל בברכה את כל השגרירות ואת הצוות הדיפלומטי שהצטרפו אלינו לדיון החשוב כל כך שפותח את הישיבות הבאות שיהיו לנו כאן בשבוע הקרוב לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. ראשית אני מתכבדת לארח את שגרירת סלובניה, ברברה, שהיא זו שפנתה אליי והציעה להציג את התערוכה הזו והייתי רוצה לבקש ממך לפתוח את הדיון. לאחר שנשמע ממך על הניסיון שלכם והתכנית שפיתחתם בסלובניה אני ארצה להתמקד לאחר מכן ולשמוע גם מהשגרירות הנוספות ומהצוות הדיפלומטי וכמובן מהמשתתפים הישראלים לגבי הניסיון שיש לנו כאן במדינת ישראל בכל הקשור